אני פותח את הישיבה. בוקר טוב. הנושא: שיפוץ רכבת הנגב והפעלת שאטלים חלופיים על ידי רכבת ישראל. הדיון נערך לפי בקשת חבר הכנסת שלום דנינו.

תציג את הנושא שביקשת. אני מבקש שמשרד התחבורה יספרו לנו מה הפרויקט הזה של השיפוץ; כמה זמן זה הולך לקחת;

שאנשים מסיימים אתם מסיימים ב-18:00 ויש בקשה, מכל החבר'ה שעובדים במרכז,

איזו רכבת? לבאר שבע? לאופקים? איך אתם קוראים לרכבת הזו? רכבת הנגב? דניאל שוורץ, אגף תקציבים באוצר. מאשקלון לכיוון באר שבע. באילו תחנות היא עוברת? שדרות, נתיבות ואופקים. אבל שדרות ואופקים זו רכבת של לפני שלוש,

חמש שנים,

עכשיו מחשמלים אותה. אוקיי. אני אגיד כמה דברים. אני סמנכ"ל תכנון והפעלה ברכבת ישראל. אנחנו עכשיו פועלים כדי לחשמל את קו הנגב המערבי, שכולל את התחנות שדרות, נתיבות ואופקים. החשמול של קו הנגב המערבי הוא פיסת עבודה שהתקבלה ואושרה לאחרונה על ידי הות"ל, ולא נכללה בפרויקט המקורי. החשמול של הרכבת יאפשר הרבה מאוד יתרונות לתושבי הנגב המערבי: הוא יאפשר להגדיל את תדירות הרכבות לשתי רכבות בשעה; הוא יאפשר שירות חשמלי, יעיל ומהיר; הנסיעה לתל אביב תהיה הרבה יותר מהירה וקיצור טווחים; הוא יאפשר גם להשתמש ברכבות חדישות - - - אתה יכול לתת נתונים של קיצורי נסיעות? מה הכוונה? בכמה? במקום שעה חצי שעה? תן לנו משהו יותר מדויק. כל הנסיעה היא בערך שעה-שעה ו-40 דקות; תלוי באיזו תחנה מדברים. הקיצורים שמדובר עליהם הם בין עשר דקות ל-20 דקות; תלוי מאיזו תחנה מדברים. גם אין לי את המידע המדויק,

אז אני לא רוצה להטעות אתכם. לא משנה; באופן כללי. גם מסלול הרכבת ישתנה. היום, רכבת הדיזל שנוסעת פעם אחת בשעה בשדרות, נתיבות ואופקים נוסעת דרך רחובות ולוד, ועושה סיבוב. הסיום של פרויקט החשמול יאפשר שתי רכבות בשעה, שתסענה דרך חולון וולפסון ובת ים, במסלול מהיר יותר, והוא יאפשר גם רכבת לילה לנתב"ג. אז זה לא רק חשמול; זה גם שינוי מסלול. אבל אתה מבטל את בת ים וזה, או שתהיה גם רכבת לשם? הרכבות שנוסעות היום מתל אביב ועד אשקלון, דרך חולון ובת ים, מסתיימות באשקלון היום, כי החשמול מסתיים באשקלון. כשנצליח לחשמל את המסילה בין אשקלון לבאר שבע הרכבות האלה תמשכנה לבאר שבע, דרך שדרות, נתיבות ואופקים. הבנתי. וכמה זמן ייקח לסיים את הפרויקט? הפרויקט אמור להסתיים ב-Q2 2024. ברבעון השני של 2024?

אוקיי. ובינתיים הרכבת לא נוסעת? אני אגיד כך: קודם כל, כדי לחשמל את המסילה המשמעות היא לקדוח כלונסאות לצד המסילה; לסלול כבל חשמל; לשים עמודים. את הפעולות האלה אי אפשר לעשות כאשר רכבת נוסעת, ולכן הפעולות האלה מחייבות עצירת תנועה. מה שאנחנו עושים זה את מה שעשינו בכל הארץ גם במרכז, גם בתל אביב וגם ברעננה אנחנו עושים את העבודות האלה בשעות הלילה, כאשר הביקושים לנסיעות הם הרבה יותר נמוכים מאשר בשעות היום, ובסופי שבוע. לכן, במהלך היום יש מסילה אחת תפוסה,

ואז אנחנו מפעילים רכבות בתדירות של אחת של שעה, והחל מ-20:30 בערך, תנועת הרכבות בין אשקלון לבאר שבע מסתיימת, ואנחנו תופסים גם את המסילה השנייה ומבצעים עבודות שחובה לתפוס שתי מסילות עבורן, מסיבות בטיחותיות ומסיבות אחרות. אני גם אציין שבכל מקום שגרענו רכבת גם ביום, גם בלילה וגם בסוף שבוע אנחנו שמים שאטל אוטובוסים. זאת אומרת, אנחנו לא משאירים את הנוסע ללא מענה. בכל מקום כזה יש תוספת של שאטל אוטובוסים. שיוצא מאיפה שהרכבת? פעם אחת מאשקלון ופעם אחת מבאר שבע. הוא יוצא בשעות שבהן אמורה לפעול הרכבת - - - מתחנת הרכבת?

והוא מדלג בתחנות הרכבת שבהן הייתה אמורה לנסוע הרכבת. מאיזו שעה אין בכלל נסיעות? מהשעה 20:30 באשקלון. התלונות שאני מקבל מהציבור בנגב הן: א', שהשאטלים לא מגיעים, ו-ב', שמגיעים לשעה 18:00 וכבר אין רכבות. כלומר, שהרכבת מפסיקה ב-18:00. אתה מתכוון, אולי, מתל אביב. מתל אביב. אוקיי, אז אפשר להסביר את זה. אנחנו סוגרים את המסילה בשעה 20:30 בין אשקלון לבין באר שבע. נוסע שרוצה להגיע מתל אביב לנתיבות, שדרות ואופקים, מאחר וזמן הנסיעה עד אשקלון הוא בערך שעה וחצי עבורו התנועה מסתיימת מוקדם יותר.

אותו נוסע נוסע ברכבת עד אשקלון, ובאשקלון מחכה לו שאטל אוטובוסים, שממשיך את הנסיעה שלו עד לתחנת היעד שהוא רוצה. זה מה שלא מחכה להם. הרבה פעמים אין את השאטלים האלה, וזה מייצר כזה כעס. אנחנו עושים ניהול שוטף של הדבר הזה - - - מי אחראי על השאטלים? אתה בעצמך? גורם מטעמנו. אז אולי תברר את העניין הזה, כי אם יש תלונות כנראה שזה לא עובד כמו שצריך.

ב', אני חייב לעדכן אתכם שבאופן שוטף, כמעט מדי יום, אנחנו מבצעים שיחות הערכה. אנחנו גם נותנים דגש לקו הנגב המערבי, המנכ"ל שלנו נותן דגש מיוחד, גם לאור תלונות שהגיעו אליו, לקו הנגב המערבי, ואנחנו מבצעים שיחות והערכת מצב כמעט מדי יום. לפעמים גם יש דברים שאנחנו צריכים לתקן: קרתה לנו פעם אחת תקלה בנתיבות. הייתה לנו תקלה נקודתית עם נהג אוטובוס שנרדם, וטיפלנו בזה נקודתית. ברמת העיקרון, באופן שוטף אנחנו מנהלים את זה מאוד קרוב, וזה עובד בסדר. אגב, אם יש תלונות ספציפיות אני אשמח לקבל אותן. אז אני מציע שאם יש תלונות תעביר אותן אליו. עם מי אני מדבר?

ברגע שיש חשמול בכמה זמן זה מקצר את הנסיעה? אמרתי: זה יקצר את הנסיעה בין רבע שעה ל-20 דקות; תלוי מאיזו תחנה ובאיזו שעה. נסיעה שמתחילה בתל אביב ונגמרת בבאר שבע מה החיסכון? אין לי את המידע המדויק; אני לא רוצה להטעות אתכם ולהגיד מידע שהוא לא מדויק,

זה דורש תכנון יותר מדויק, אבל ברמת העיקרון זה יהיה בין רבע שעה ל-20 דקות.

אתה גם עושה פעמיים בשעה, ואתה גם מקצר את הזמן.

ואתה מגיע עד באר שבע? אתה יכול להגיד כמה זמן לוקח להגיע,

לרכבת שיוצאת מתל אביב? היא לא מגיעה לבאר שבע. היא עוצרת בנתיבות, אופקים ובאר שבע. מי שנוסע מתל אביב לבאר שבע לא נוסע בקו הזה; הוא נוסע בקו היותר מזרחי. היא מגיעה עד לבאר שבע כדי שמי שרוצה לנסוע משדרות לבאר שבע ייסע אליה, אבל מי שנוסע מתל אביב לבאר שבע נוסע בקו הרגיל. אבל כמה זמן לוקח כל הקו המערבי? מבאר שבע עד לתל אביב? אני צריך לבדוק לך. שעה ו-50 דקות, בערך, משהו כזה. ואתה מקצר את זה ב-20 דקות. אז הקיצור הזה הוא לא דרמטי. אתם כל הזמן מדברים איתנו על רכבת מחושמלת שעושה את זה בשעה.

היא עושה תחנות.

זו לא דרך של חמש שעות. בואו נפריד אחד משני דברים: א', יש את קו הנגב המערבי, שבאופי שלו יש הרבה תחנות בדרך. מצד אחד, אנחנו רוצים לתת שירות מהיר, ומצד שני אנחנו רוצים לפקוד את כל התחנות. כן, אתה צודק.

אני הבנתי מאחי, ראש עיריית אופקים, שיש לו כבר הסכמה של השכנים לצמצם תחנות כלשהן בדרך. אתם יודעים משהו לגבי זה? אני לא מכיר את זה. כמה תחנות יש? יש לא מעט; אני יכול למנות לכם: יש את אופקים,

אשקלון,

יבנה, משה דיין - - - זה 371 של האוטובוס. בסדר. גם בלונדון, כשאתה נוסע ברכבת התחתית יש המון תחנות. אין מה לעשות. אבל מצד שני, בין באר שבע לתל אביב יש שירות הרבה יותר מהיר, שלוקח בערך שעה ו-10 דקות. זה למי שרוצה ישיר. בסוף פרויקט החשמול, אנחנו גם נאפשר נסיעה יותר מהירה, שעוברת דרך נתב"ג. שמי דן לנדאו, אני בלשכה המשפטית של הרכבת.

כי בדרך כלל נבחרי הציבור שואלים אותנו את אותן השאלות, וזה בא לידי ביטוי לא רק אפרופו החשמול: הייתי בוועדות בכנסת, בשנים האחרונות, תמיד עם ה-Balance הזה שבין חולון-בת ים, שרוצים שירות דחוף, לבין אשקלון, אשדוד או באר שבע, שבהן אנשים אומרים: "אמרו לי: 'תעבור לפריפריה, תהיה לך רכבת מהירה לתל אביב ותוכל לעבוד בתל אביב, ועכשיו הרכבת זוחלת'". האינטרס של שני הצדדים,

ובמדינות שבהן תרבות הרכבת היא מאוד ותיקה יש לך שתי תשתיות נפרדות: תשתית מהירה ותשתית מקומית. היום, בישראל, ברשת שהתפתחה מאוד באיטיות, במשך עשרות שנים יש רק שתי מסילות בין באר שבע לבין תל אביב לאורך קו הנגב המערבי. שתי המסילות הללו המסילה הלוך והמסילה חזור, צריכות להכיל גם את התנועה המהירה וגם את התנועה היותר מקומית. כל רכבת שבה אתה עוצר בחולון ובת ים היא רכבת שמאריכה את משך הנסיעה. אם יהיו שתי רכבות בשעה, אתם מתכננים לדלג על חלק מהתחנות? זאת אומרת, לעשות שני מסלולים? כרגע לא הגענו לתכנון מפורט של הדבר הזה. יש כל מיני בדיקות ובחינות של הדבר הזה, גם בהיבט האיזון שדן דיבר עליו. זו שאלה טובה. פשוט יש קצת בעיה, כי אם רכבת אחת נוסעת לאט ואז רכבת מהירה נוסעת אחריה גם אם היא יוצאת אחריה ומדלגת על תחנות היא פשוט מתנגשת בה. לפעמים אפשר לעשות מפרצי עקיפה, ודברים כאלה, אבל זה קצת יותר מורכב. צריך לעשות תכנון מפורט, כמו שהרכבת הזכירו. יש פה משהו קצת טריקי. הדיזל תמשיך לנסוע גם כשיש רכבת מחושמלת?

הכל יהיה - - - אז מי יתנגש במי? יש רכבת פרברית ורכבת מהירה; אלה שתי האפשרויות שיש לנו. שתיהן חשמליות, כמובן. המהירה היא מהירה בגלל שהיא לא עוצרת בתחנות. נגיד והרכבת הפרברית יוצאת ראשונה היא עוצרת בכל התחנות, והרכבת המהירה, שמדגלת על תחנות, עוקפת אותה, והיא תתנגש בה. לא, אני אומר שכל רכבת שיוצאת בשעה 13:00 תדלג על בת ים, והשנייה תעבור בבת ים. צריך תכנון מפורט בשביל הדברים האלה. אף ראש עיר לא רוצה לוותר על רכבת; אנחנו רואים את זה,

כל ראש עיר נלחם למען תושביו. באותם דיונים בכנסת אנחנו רואים פעילים פוליטיים וחברתיים - - - סליחה, לא הסברתי את עצמי: אם יוצאות שתי רכבות ואנחנו רוצים לצמצם את התחנות, ויש שתיים בשעה אז אחת עושה,

את האי-זוגי, והשנייה עושה את הזוגי. זה טוב לכולם. למה זה טוב לכולם? אז זו לא רכבת מהירה; זו בדיוק הבעיה. אתה סטודנט בבאר שבע שרוצה להגיע לתל אביב. אתה רוצה את הרכבת הכי מהירה, נכון? אתה רוצה שהיא לא תעצור בכלל. אבל אי אפשר. אולי אני לא מצליח להסביר את עצמי. אם יש עשר תחנות רכבת אחת שיוצאת,

ב-30 דקות, בחצי, עושה חצי מהתחנות, והרכבת שיוצאת בשעה השלמה עושה את החצי השני. זה מה שאני מתכוון אליו. כפי שאמרנו, זה עניין של תכנון מפורט. הדבר הזה נבחן כל הזמן. גם היום יש לנו ארבע רכבות בין משה דיין לבין תל אביב, כשרכבת אחת מדלגת על חלק מהתחנות כדי להיות מהירה. לכל לוח זמנים, לכל תכנית הפעלתית יש אילוצים הפעלתיים,

והדברים האלה נבחנים בכל פעם. בליאק, רצית להגיד משהו? אני רק רציתי לשאול: יש, מבחינתכם, איזו שהיא דרך לזרז את סיום העבודות? לסיים את זה לפני הרבעון השני של השנה הבאה? אנחנו עושים כל מאמץ כדי שזה יקרה. מעבר למאמץ; יש איזה שהוא מהלך שיכול לזרז? עוד קבלן? עוד משהו?

יש הסכמים עם הקבלן; יש תכנית להקדמה של הדבר הזה. ומה התכנית אומרת? התכנית מדברת על הקדמה באופן עקרוני. יש כל מיני שלבים בדרך. רצית להגיד משהו, יסמין? עוד לא.

הרבה מה להגיד, אבל אני רוצה להקשיב.

מה להקשיב; סיימנו. באת מאוחר. אם את רוצה להגיד משהו תשאלי או תגידי. יש לי שתי שאלות: א', אני יודעת שבמהלך סופי השבוע מדובר, בסך הכל, בחמש שעות עבודה. השאלה היא: בגלל שתושבי הדרום נפגעים בצורה מאוד קשה, כי אין רכבות לא בשישי ולא בשבת כבר שנים אני מבאר שבע, אז גם לא לבאר שבע האם יש איזו שהיא דרך אפילו

הם לא עובדים בשבת; הם עובדים במוצאי שבת. העבודות בקו הזה נעשות מיום חמישי בלילה ועד יום ראשון לפני בוקר, בלי הפסקה.

שאנחנו מקבלים מהגורמים המתאימים בממשלה,

אתה אומר שיש עבודות בשבת.

יש היתרים.

כמה שעות אתם עובדים בשבת?

כל השבת? מי אמר לך שזה חמש שעות?

המידע שיש לנו; שאנחנו מדברים על חמש שעות במהלך הסופ"ש. הטענות שלי הן לא

אסתר קרמר מלינק 20, אנשים עם מוגבלות. אני רוצה להגיד שקודם כל, רכבת ישראל, כיום, היא כלי התחבורה הבין-עירוני היחיד שאדם עם מוגבלות יכול לנסוע בו. ברגע שהוא לא יכול לנהוג ברכבת זה לנסוע ברכבת או להישאר

אני אתן רק שתי דוגמאות מהיומיים האחרונים: אתמול היה לנו מפגש, וחברה שלי הייתה צריכה לחזור מתל אביב לדרום. באחת הרכבות המעלית לא עבדה, והיא הייתה צריכה

אני רוצה, בבקשה, להשיב לטענה העקרונית.

אבל וידאתי את עצמי בצורה ברורה: לצד כל שאטל בלתי נגיש,

יש שאטל נגיש. זו בדרך כלל מונית נגישה עם מעלון לכיסא גלגלים.

ברכבת ישראל, מאוד גאים בשירות שאנחנו נותנים לאנשים בעלי מוגבלות,

יש פתרון, והפתרון הזה עובד. יכולה להיות תקלה פרטנית, ואם היא קורית, חלילה אנחנו מטפלים,

עוד נקודה עקרונית שהוזכרה פה והיא מאוד חשובה: אם,

יש תקלה במעלית בתחנת רכבת שזה,

פוגע בנגישות יש לנו מיד שאטל נגיש, שמדלג את הנוסע. אומרים לו: "תרד בתחנה לפני או בתחנה אחרי", מחכה לו שם דייל ומכווין אותו - - - הבנתי.

אין רכבות מבאר שבע מרכז? זה העניין? נכון. אוקיי. אז בימי חמישי,

הרכבת האחרונה היא ב-20:40. אין יותר רכבות אחרי 20:40. לאן? לבאר שבע? מבאר שבע למרכז. אין. אבל היום באר שבע היא עיר של 250,000 איש.

אתם צריכים לתת יותר רכבות.

זה עומר; זה המושבים; זה היישובים. אני לא מבין את זה. אין לכם הכנסות?

התחנה בבאר שבע היא תחנה מורכבת,

החשמול של התחנה הזו הוא חשמול מאוד